בוקר טוב, כרגיל לחבריי חברי הכנסת,

לרות שמלווה אותנו בנאמנות גדולה, לכל הגופים הנוספים שמצטרפים אני רואה את הנציבות,

היום אתה תיאלץ להסתפק בי אדוני.

ודווקא היום צריך להיות דיון מאוד דרמטי לגבי הנציבות.